הצעת החוק החשובה של המרכז לגביית קנסות,

מ/1463. אני שמח על נוכחות השר שבדיון שקיימנו בנושא לא היה. אני מזכיר לחברי וחברות הכנסת שלא היו בדיון שמדובר בהצעת חוק שמאפשרת בעצם מתן פיצוי מקדמי לנפגעי ונפגעות עבירה במקום

אני מברך על האישור על-ידי הוועדה. אני חושב שהרחבת הגמישויות כפי שמוצע עכשיו על-ידי הוועדה לאפשרות עתידית, שהיא כמובן תלויית תקציב, בין אם להרחיב את העבירות ובין אם להגדיל את הסכום, היא דבר מבורך בתהליך מקוצר ואני בהחלט בעד זה. בעצם אתה מקבל את ההסתייגויות שאנחנו הגשנו האופוזיציה במידה מסוימת. הגשנו רשויות דיבור. חבר הכנסת מקלב - - - הגשנו גם בנושא הראשון - - - חבר הכנסת מקלב, האופוזיציה ביקשה להרחיב ולהגדיל את הפיצוי בתוך החוק הראשי. יש פה קבלה - - - אני הבנתי. יש פה פעולה ברוח - - - אבל מחוללי הרעיון היו האופוזיציה. מחולל האופוזיציה זה חבר הכנסת מקלב וזה בסדר גמור. לא, לא, הוא מתואם איתי, למה אתה אומר לו ככה? אני מברך את חבר הכנסת מקלב וחבר הכנסת רוטמן שדירבנו אותנו לחשוב איך מגדילים את הגמישות של שר המשפטים. גם מבחינת העבירות וגם לגבי סכום הפיצוי. אני מבקש חוות דעת משפטית, האם באמצעות גילוי גמישות מצד הממשלה ויושב-ראש הוועדה, זה לגיטימי לקחת לנו זמן דיבור במליאה במסגרת הפיליבסטר? אין פיליבסטר. צחקתי. יש לי תחושה שיש לכם מספיק חוקים לעשות עליהם פיליבסטר, לאו דווקא החוק הזה הוא המתאים ביותר.

הסברתי שהיה לי פיצול. הצגתי מצד אחד תמיכה בחוק. מצד שני, הייתי מצווה על-ידי האופוזיציה להגיש הסתייגויות.

ההסתייגויות היו ענייניות להרחיב ולא נגד החוק או למחוק סעיפים, מה שהיתה פה הצעה של חבר הכנסת קרעי. אני רק אציין את התהליך הפרוצדוראלי. מי שיצביע בעד הרביזיה, הכוונה היא בעד לקבל את הבקשה של היו"ר לפתוח את הדיון מחדש. מי שמצביע נגד הרביזיה, המשמעות היא שההחלטה הקודמת של הוועדה עומדת על כנה. אז אנחנו צריכים לעשות עוד הצבעה. אז צריך לעשות עוד הצבעה על להכניס את ההסתייגות והצבעה על החוק. קבלת הרביזיה מאפשרת את פתיחת הדיון המחודש בחוק. אדוני היועץ המשפטי, אנא תאמר לפרוטוקול את התיקון. אז התיקון בעצם יהיה בהמשך למה שהיו"ר הציע אתמול. העבירות שקיימות היום בחוק ולפי התיקון המוצע יתווספו, עבירות מין, ניסיון לרצח ועבירות - - - יעברו כולם לתוספת. יתווסף סעיף שאומר ששר המשפטים, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת יהיה רשאי בצו להוסיף עבירות לתוספת השלישית. שוב, להדגיש שזה להוסיף. ככל שהוועדה תקבל את התיקון שאדוני מציע עכשיו, אז גם יתווסף שאותו מנגנון בדיוק יחול גם לגבי הגדלת הסכום של ה-10,000 שקלים. מי בעד התיקונים המוצעים? מי נגד?

התקבל פה אחד. תודה לכולם, תודה אדוני השר. הישיבה ננעלה בשעה 10:43.